בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. לצערי הרב, אתמול התבשרנו בשורה מרה על פטירתה של מנהלת ועדת הכנסת הוותיקה, אתי בן יוסף, עליה השלום. אני יכול לומר לחברי הוועדה ולאורחים, כשהגעתי לכנסת, למעלה מ-30 שנה, היא מאוד עזרה לי, כמו שעזרה לכולם, הייתה אשת מקצוע ועשתה את מלאכתה נאמנה. אתמול כששמעתי את זה, היה בשבילי שוק, היא אישה צעירה ובשם הוועדה אני שולח תנחומים לבעלה, לילדיה, למשפחתה. לפני זמן לא רב נסענו לנחם אותה, כאן באחת השכונות בירושלים, על פטירתה של אחותה. צער רב גם של הכנסת וגם באופן אישי, אני מצטער על פטירתה ואני מנחם את משפחתה, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ומן השמיים תנוחמו. אני שולח את תנחומיי גם למשפחתו של השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר, יהושע מצא. עבדתי אתו כאן בכנסת, הוא היה יושב-ראש ועדת הפנים, הוא היה חבר ואני שולח את תנחומיי למשפחתו על פעילותו רבת השנים כאן בכנסת ולאחר מכן בשליחות המדינה בנושאים שונים ומגוונים. אני מקווה שהבשורות הבאות יהיו בשורות משמחות על דברים טובים. אני מבקש לומר בנושא המאפייה בקרית שמונה, המאפייה המרחבית. דיברתי עם מנכ"ל משרד הביטחון, אני צריך לדבר אתו בטלפון, הייתה בקשה לקיים דיון נוסף אבל אני סברתי שזה לא יעזור, דבר ראשון, לא עבר חודש. הייתה התחייבות של חודש, שלא ייצא מכרז אלא שזה יוקפא וזה לא קרה, הוציאו את המכרז נדמה לי שלשום, שבועיים אחרי שהייתה התחייבות וזה לא בסדר. אני מתכוון לדבר אתו, זה דבר שאסור שייעשה מכיוון שהמשמעות של העניין הזה שהוא אומר לוועדה דבר אחד ובסופו של דבר קורה דבר אחר. דבר שני, דיבר מנכ"ל משרד הכלכלה עם מנכ"ל משרד הביטחון ואמר לו, על פי הכללים, מחיר הלחם הוא בסביבות 5 שקלים ובמכרז שהשתתפו נתנו סכום של 3 שקלים. אז אם הסכום הזה הוא נכון, בוא נוריד את מחיר הלחם במדינת ישראל, אני צריך את הזמן כדי להביא גם את הוועדה שעוסקת בעניין הזה ונוריד את מחיר הלחם.

זה מן חצי הונאה של המכרז, עשו הפחתה של למעלה מ-40% מהסכום וצריך לבטל את זה, ואני מבקש לאפשר לנו במשרד הכלכלה להתקדם עם העניין הזה, לראות אם אנחנו יכולים להגיע לפתרון. אני קורא למנכ"ל משרד הביטחון לעצור את המכרז הזה, לעצור את המכרז גם מבחינת העניין שלא להגיד דברים לא נכונים לוועדה. בסופו של דבר, לא מרוויחים כלום בזה ש"עובדים" על הוועדה. העולם הוא עגול ומתקדם, אז פעם אחת יכולים לשקר את הוועדה אבל לא יותר מזה. המצב הוא כזה שמשרד הביטחון צריך את הוועדה בהרבה מאוד דברים, גם את הוועדה הרגילה בוועדת הכספים וגם את הוועדה המשותפת של כספים וחוץ וביטחון. המציאות, אמרנו כולנו, מדובר בנושא לאומי בקריית שמונה, 150 עובדים, מתוכם 120 תושבי קריית שמונה, והמציאות הזאת היא מציאות שצריך לטפל בה. כל מי שיכול לתרום בעניין הזה, אני קורא לו לתרום לעניין. בתום הישיבה אני מתכוון לדבר עם מנכ"ל משרד הביטחון על מה שאמרתי עכשיו וגם מבקש ממנכ"ל משרד הכלכלה, לאפשר מספיק זמן כדי להגיע לפתרון, או פתרון שהמחיר הוא נמוך יותר, או פתרון שצריך לשנות את המכרז מכיוון שהנתונים שנתנו אינם נתונים נכונים. זה דבר אחד. דבר שני, הנושא של הרשות לזכויות ניצולי השואה. דיברתי עם שר האוצר, על-פי ההחלטה שהייתה כאן. דיברתי גם עם נציב שירות המדינה, המציאות הזאת היא מציאות בלתי מתקבלת על הדעת, כמעט גובלת בהפקרות. המשמעות של העניין, שאם עכשיו הרשות עוברת למשרד לשוויון חברתי חיפשתי את השרה מירב כהן, עוד לא דיברתי אתה המשמעות היא פגיעה עצומה בניצולים בתקופה הזאת שהיא תקופה כל כך בעייתית מבחינת התפקוד, המציאות הזאת היא מציאות שצריך למנוע אותה, לפחות לתת פרק זמן שאנחנו נוכל לדעת לאן פניו של המשרד הזה. מעבר לעניין, לראות איך המחשוב יישאר במשרד האוצר, מה בדיוק יהיה שם? אין ספק, זה היה כאן בדיון בוועדה, ניצולי השואה מתנגדים לזה בכל תוקף ולכן הבאתי את זה גם לדיון, הם פנו אליי, זה לא בסדר, לא צריך לעשות את הדבר הזה בצורה הזאת, צריך להמתין עד שהעניין הזה מסתדר - שאנחנו יודעים שעולים על דרך המלך. אין לי עניין פוליטי, אם זה במשרד הזה או במשרד הזה, יש לי עניין מקצועי. בעניין המקצועי המציאות הזאת היא מציאות בלתי אפשרית מבחינת הניצולים ולצערנו הרב אנחנו יודעים, זה נאמר על ידי מרדכי הראלי, שלשום, המציאות הזאת, מדובר באנשים בגיל מבוגר וכל חודש יש פחות ניצולי שואה, לתת להם לחיות את חייהם, לחיות בשקט, ברווחה, באופן נורמאלי. תודה רבה. רם בן ברק, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו משכנו את הרביזיה שלנו, את הרביזיה של מיקי לוי, מתוך אחריות - - - אתה מדבר על החקלאות?

בסדר. הכספים הם כספים חשובים, אנחנו רוצים שהם יעברו. אבל בכל זאת, יש שלושה נושאים שהם מאוד מטרידים אותנו ואני רוצה שייכנס לפרוטוקול, שאנחנו נדון בהם כשיהיה את הדיון על קופסת קורונה ועל המענקים, על 52 מיליארד שקלים, אני מקווה שיבואו בשבוע הבא ואז נעלה אותם. אני רוצה לתאם את שלושת הדברים האלה: דבר ראשון, המענקים לחברות גדולות בענף התיירות. יש שמונה חברות בענף התיירות, כבר דיברנו על זה בוועדה כמה וכמה פעמים ומשרד האוצר לא חוזר אלינו עם תשובה, שהמחזור שלהם הוא מעל 400 מיליון שקלים אבל בפועל הם עובדים על עמלות של 10%, 20%. אחרי

עם שר האוצר, אחרי שדיברתי עם החשב הכללי, אנחנו נעביר היום את ההעברות, אם אנחנו מעבירים אותן שלושה דברים אמרת, לא שאני כל כך אוהב את ההעברות האלה היום,

תאמין לי, אדוני היושב-ראש, שאני פחות אוהב אותן. יש פה משכורות ויש פה דברים, הם אמרו לי, שאם אני אעביר את זה מהר - - - אתה מבחינה טכנית לא אוהב, והוא מבחינה אידיאולוגית. כל אחד מסיבותיו הוא. אם אנחנו נתאם את הדברים, יתברר שאנחנו מסכימים. בכל אופן, החברות האלה, המחזור שלהן בפועל, אם אין את הייחוד של המס, מסיבות פרוצדוראליות שנקבעו בין חברות התעופה לחברות הנסיעות, בפועל המחזור שלהן הוא הרבה יותר נמוך. החברות האלה הפסיקו לעבוד, בעצם פגיעה של 100% והן לא קיבלו אף מענק. פנינו למשרד האוצר יותר מפעם אחת ולא קיבלנו תשובה. העניין הזה יצטרך לעלות,

נגיש רביזיה. דבר שני בנושא ענף

טוב שאתה אומר אבל אני מציע את הדברים האלה, אמור להגיע חוק הסיוע, כל הדברים האלה צריכים לעלות שם. דיברתי עם שר החקלאות, בעקבות הרביזיה שהגשתי על ענף התבלינים, הוא ביקש ממני להוריד את הרביזיה והוא התחייב שהוא יפעל לתת מענק במסגרת ההחלטה הנוספת של הממשלה. והדבר השלישי, גם דבר שעלה כאן יותר מפעם אחת, הסיפור של שדה בוקר, הם בגירעון של 3 מיליון שקלים לשנת 2020, הם צריכים עוד 3 מיליון שקלים ל-2021

תקציב של 6 מיליון שקלים, בכל זאת מדובר במורשת - - - אני לא מרפה מזה. גם זה יעלה כשיתקיים הדיון על המענקים. נעלה את זה. ברשות אלה שביקשו את ההצעות לסדר, קודם נדון בעניין הזה, אנחנו נחזור לעניין ההודעות. ההצעה לסדר שלי, לגבי העברות של החינוך, יש כמה דברים. אז אנחנו מגיעים להעברות של החינוך.

אבל לא אחרי שנאשר את ההעברות של החינוך. אתה זכאי לומר את הדברים, ודאי לפני ההצבעה. אדוני היושב-ראש, אני חוזרת לדבר על התמיכות, פה דווקא הטענה שלי לא לאוצר, הטענה שלי דווקא למשרדים, שלמרות שאושרו 100% העברת תמיכות לארגונים החברתיים, אחוזי המימוש הם רק על 86%. אני מבינה שהגיעו לידי הסכמה וזה טוב, שעודפים יועברו ל-2021. אני רוצה לבקש פה מהאוצר, שיתחייבו שהעודפים האלה ילכו רק לארגונים החברתיים והעודפים האלה לא ישמשו לשום דבר אחר, כך שלא יהיה בהם קיצוצים כי אותם הארגונים החברתיים לא אשמים בדבר הזה וחשוב שזה ייאמר לפרוטוקול באופן ברור מצד האוצר. דבר שני, אני חושב שצריכה לבוא מאתנו דרישה למשרדים, תכנסו ועדות תמיכה, תעברו לארגונים החברתיים,

מפאת קוצר הזמן לא אפרט פה את כל אותם דברים, את הפגיעות האנושות בארגונים החברתיים. תתחייבו לכנס ועדות תמיכה ולהעביר את ה-100% שהחשב הכללי התחייב השבוע שהוא ייתן ויאפשר להעביר כבר במחצית הראשונה של 2021. תודה רבה. אני עובר לפניות הוועדה: פנייה מס' 8013, של משרד החינוך. יש פה שלוש פניות של משרד החינוך. אני מבקש, אנחנו נצביע על כל פנייה בנפרד, אבל אם אפשר לדבר על המכלול של ההעברות לחינוך. משה, מה קורה? מדובר בשלוש פניות, אחת מהן בסעיף הפיתוח של משרד החינוך, ושתיים בסעיף השוטף של המשרד. השינויים העיקריים פה הם שינויים שנובעים מהתאמת תחזיות השכר לפרטי הביצוע בפועל בסוף השנה. תחזיות השכר נעשות בתחילת השנה או לפני פתיחת השנה ובסוף השנה מתכנסים המספרים. אנחנו עושים את ההתאמות בין הפריטים השונים והנושאים השונים. יש גם העברה של תקציב קואליציוני, שאושר בהחלטת הממשלה - - - לפני כן, אני רוצה להגיד לחברים, אתם לא תמצאו כאן את ההעברה של המוכר שאינו רשמי, לא תמצאו

לא רק

אני רוצה להגיד משהו בעניין. רגע, תן לי רגע להגיד. לא תמצאו את זה כאן מכיוון שעל פי הכללים האפשריים,

זה מועבר בלי הוועדה, זה מועבר בתוך העברה פנימית ולפי דעתי זה כבר נמצא

הם מדברים על תש"ף, הם מדברים על 2020. אנחנו לא הולכים להרפות מהעניין הזה, הכסף הזה יינתן - משה, תתקן אותי אם אני טועה הכסף הזה יינתן במלואו. מה עם תשפ"א? לא סיימנו את הטיפול בעניין הזה. מה שאני ביקשתי לומר, כמה מכם ירימו גבה ויגידו, מה גפני הודיע פה בשם משרד האוצר, עם שר האוצר, עם אגף התקציבים,

זה לא נמצא פה בהעברה וזאת העברה אחרונה השנה, לא תהיה העברה נוספת, גם ההעברה של היום היא ממש על הקצה. אז תדעו שהכסף הזה נמצא, מטופל, מועבר ולא סיימנו את הטיפול בעניין הזה מכיוון שזה נעצר באיזשהו מקום, זה גם לא כל הסכום, הסכום הוא 84 מיליון שקל ואנחנו מדברים על 56 מיליון.

אני מנסה להבין, כל המגזרים גם תקועים באוגוסט 2020? כן, אותו הדבר. כל השאר, משרד החינוך הרשמי והרשתות, כולם תקועים? לא, כל אחד לגופו. במקרה הזה יש פה בעיה עם משרד המשפטים או יותר נכון עם היועצים המשפטיים. שלמה, אתה יכול ללכת לבחירות ולהגיד, אם אתם רוצים לבחור בי בגלל הנושא הזה אז תדעו שהטיפול לא הסתיים. לא, אני רוצה שהטיפול יסתיים. קרעי, מה הסיבה שההעברה היא עד אוגוסט? יש סיבה, הסבר? אנחנו רוצים לשמוע. לא שמעת את הדברים של היועץ המשפטי? לא, הגעתי באיחור. לא היום, הוא אמר אז, ביום שזה התפרסם הוא ביקש רשות ואמר את הסתייגותו. יש עדיין מאבק על העניין הזה. מה שכן, החלק הזה מבוצע. עד עכשיו לא היה כלום. אדוני היושב-ראש, אבל אז התחייבת שלא יעבור כאן תקציב ואנחנו עכשיו מעבירים תקציב המשכי. אז יש תקציב, אנחנו נמשיך הלאה, יגיעו לפה עוד דברים. בנוסף, יש גם העברה בגין החלטת הממשלה על הסכמים קואליציוניים בסך של 17 מיליוני שקלים, עבור תגבור פעילות זהות יהודית וחרדית במשרד החינוך ומיליון שקל לחברה למתנ"סים

רגע, אבל מה עם ארגוני הנוער? ארגוני הנוער מופיע? ארגוני הנוער מופיעים. למה לא אמרת? זה לא בתקציב קואליציוני. לא הבנתי, אתה מסביר לנו על תקציב קואליציוני, לי נמאס מהמילה הזאת,

אותי מעניין משרד החינוך. אני צריך אחר כך שנה שלמה להילחם בשביל ארגוני הנוער. אני ביקשתי ממך להסביר כספים קואליציוניים? תסביר את ההעברה. ארגוני נוער - - - אבל הוא דייק, הוא דיבר על סעיף מסוים של העברה תקציבית, תקציב קואליציוני. אבל ארגוני נוער פה. הוא ידבר על זה אחר כך, קודם הוא דיבר על תקציב קואליציוני. תגיד הכול בבקשה. מדובר גם בהעברה עבור ארגוני הנוער בסך 2 מיליוני שקלים, שהם הסטה פנימית בתוך המשרד להשכלה גבוהה. מה עם תוספת לישיבות ההסדר? מדובר בתוספת קואליציונית מהחלטת הממשלה בספטמבר, אנחנו הגדלנו את המסגרת של ההוצאה בגין השתתפות שמגיעה ממשרד הביטחון, הכסף ממשרד הביטחון הגיע כבר אתמול והביצוע יהיה - - - הלאה, העברה נוספת.

אי אפשר לסיים את השנה בלי תקציב וזהות יהודית, אסור. רבותיי, די כבר. הלאה. יש שאלות על כל העברה בנפרד, תצטרך להשיב על כל העברה בנפרד. אני מבקש את ההסבר על כל שלוש ההעברות. אני לא יודע למה ההעברות נפרדות. יש העברה אחת שהיא סעיף הפיתוח של המשרד ושתי העברות שהגיעו

- - - יש ארבע העברות, יש גם תרבות יהודית, בדף הבא.

זו אותה העברה. אלכס, יש שלוש העברות של משרד החינוך. בתוך שלוש ההעברות, כמו בכל העברה, יש סעיפים מסוימים כאלה ואחרים, יכול להיות שאין קשר בין הסעיפים אבל כולן העברות של משרד החינוך. שאלתי, למה לא מביאים את זה בהעברה אחת? בסדר. זה מצוין שזה מופיע אחת אחת. אתה טועה טעות מוחלטת מכיוון שבתוך ההעברה יש דברים שאתה רוצה להצביע בעד ויש דברים שאתה רוצה להצביע נגד, ואת זה לא מפרידים. הלוואי והיה אפשר להפריד.

הוא צודק, יש ארבע, לא שלוש.

אגף התקציבים שמכין את ההעברות, עם המשרדים או בלי המשרדים, הוא שם דברים יחד.

כדי שאני לא אוכל להצביע נגד על סעיף מסוים. בוא נפריד.

אתה יכול לבקש להפריד. ביקשתי כבר מיליון פעם. אדוני, אני שם לב שבזמן האחרון אתה מאבד משילות בוועדה. מה פתאום. כשהייתי חזק מאוד לא הצלחתי להפריד. בקיץ, הקצנו

נכון לאוקטובר בוצע 4% מהכסף הזה.

רצה לדעת,

היות ואנחנו לא נפרדים מהקורונה, זה בכלל חייב להיות התנאי לאישור כל העברה תקציבית כלשהי. לכן אני מבקש לשמוע, מה דוח הביצוע לגבי תקופת הקורונה?

זה לא מופיע פה בהעברות.

התקצוב, היקף מלא של הנושא הזה - - - אלכס, אתה לא יכול להגיד למשה שגיא,

הוא לא ימסור פה דיווח שאיננו נכון. אבל הוא מדבר על המסגרת של 4, אני מדבר על 2.75. הבנתי, כשיגיע העניין הזה של הסיוע של כל המערכת של הקורונה - - - אדוני, עד שהם יכינו את המערכת, תיגמר השנה.

מבקש שיביאו את הנתונים האלה, שיביאו לדיון שיתקיים על הנושא הזה של הסיוע, שצריך לעבור בממשלה וצריך לעבור בכנסת וצריך לבוא לפה לדיון, אני אבקש את הדיונים של משרד החינוך, מה שביקש חבר הכנסת אלכס קושניר.

הלאה, תמשיך. הסבר לפנייה 8013, זה מה שאמרתי, הפירוט של הפנייה הקואליציונית. פנייה 8014 שינויים והתאמות של תקציב השכר של המשרד בהתאם לעדכון תקציב ביצוע. יש לי שאלה לפנייה 8014. לכולנו יש,

הוא אמר בסוף. פנייה 8015 היא פנייה מדובר בשינויים פנימיים בתוך תקציב הפיתוח של משרד החינוך, בעיקר בתקציב המזומן. זה שינויים שנדרשים בגלל מימוש הרשאות שניתנו בעבר לרשויות המקומיות. לא מדובר על הקצאת תקציבים חדשים בתקציבי המזומן. כן קיימת פה גם תוספת של תקציב עבור הנגשה פרטנית לתלמידים בבתי הספר ובנייה לגובה של מוסדות חינוך בסך 235 מיליוני שקלים. שאלות, בבקשה, ינון. העברנו פה תקציב לחינוך המיוחד, שם המוסדות עדיין לא יודעים איך לתקצב. הם שאלו אתכם לגבי הגננות, נכון, מדובר ב"אופק חדש", אבל הם לא יודעים איך להתחייב, בסופו של דבר יכול להיות שהכסף נמצא, הם לא יקבלו אותו, הם לא יודעים איך להתחייב כלפי הגננות עצמן, איך תקצבו את זה? שלחו אליכם מכתב, שלחו מכתב לשר, טרם קיבלו תשובה והייתי מבקש התייחסות לעניין הזה. אני רוצה להוסיף באותו עניין. לפי מה שאני מבין, הם אמורים להעביר אליכם את ההתחייבויות וההסכמים שלהם מול הגננות, כאשר אתם עדיין לא העברתם מה יהיה המתווה ולמה הם צריכים להתחייב. כמובן שצריך לתת להם הארכה, עד שהם יקבלו מכם את הנתונים, שיהיה להם שבוע-שבועיים להתארגן מול הגננות. אי אפשר לבנות תקרה ורק אז לבנות את הקירות. הוצאנו חוזר, בימים הקרובים צריכים לסיים אותו, לגבי הצטרפות או אי הצטרפות לאופק חדש.

אנחנו מתכוונים לשפות את אלה שבאופק ואלה שלא באופק. אני מקווה שבחישוב הקרוב של תשלום חודש ינואר נוכל להתחיל לשפות רטרואקטיבית מחודש ספטמבר והתשלום השנה יהיה כמקדמה עד קבלת כל הפרטים לגננות ולאחר מכן נעדכן לפרטים בפועל את השתתפות המשרד. נציג גם את מה שביקשת לגבי מה אמורים לקבל באופק ולא באופק. אחרי שתציעו יהיה להם זמן להמשיך ולעדכן את ההתחייבות שלהם. אתם דורשים מהם להביא את זה עכשיו. מצד שני, הם לא יודעים על מה הם מתחייבים. הם צריכים קודם כל להודיע אם הם מצטרפים לאופק, או לא מצטרפים לאופק,

משה, איך הוא יידע אם כדאי לו להצטרף לאופק או לא? הוא רוצה לדעת. זה לא עניין של כדאי - - - הבנתי, אבל למה אתה לא פורס בפניו את כל התמונה?

אנחנו לא עושים את המהלך הזה שיהיה כדאי, אנחנו - - - אבל למה אתה לא פורס בפניו את כל התמונה? אמרתי עכשיו. לא, אמרת, קודם כל שיחליט ואחר כך תגיד לו. כדאי או לא כדאי זה לא הנקודה, הנקודה היא - - - זה לא נעשה ונשמע, זה קודם כל נשמע ונעשה. אתה צודק, בזה אני מסכים אתך. רבותי, בוא נתקדם, השעה מאוחרת. הזכרת בנייה

באיזה רשויות? בכל הרשויות המקומיות שבונות לגובה. יש תדריך של בנייה לגובה, הייתה החלטת ממשלה ב-2016, בהתאם לכך יש - - - בלי קשר לעניין הזה,

הוא אומר שיש לו שם מצוקת מגרשים, הוא דווקא מבקש בנייה לגובה. אתה לא יודע לענות לי על זה. אני לא יודע לפרט איזה רשויות מקבלות - - - משה, אתה תוכל לבדוק?

זה לא קשור להעברה הזאת, כשהוא הסביר את הנושא של הבנייה לגובה, נזכרתי שהוא דיבר אתי כמה פעמים, יש בבני ברק מצוקה גדולה - - - בעיקרון אנחנו מעודדים בנייה לגובה. בסדר, אם תוכל לבדוק את העניין הזה. עוד שאלות?

אני מבקש הסבר מפורט על תוכנית 206302 ו-206303 בפנייה מספר

החינוך העצמאי והחינוך התורני. אני אסביר בכללי ואם יידרש פירוט נוסף, משה שגיא ירחיב. מדובר גם כמו שאר סעיפי התקציב במשרד החינוך, גם רשתות מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי הן רשתות שעובדים בהן מורים

לא ראיתי בממלכתי, לא ראיתי ממלכתי דתי. בפנייה 8014. בפנייה הבאה יש פירוט שכולל את כל הסעיפים. מעניין שאתה שואל את השאלות האלה, מדובר בסעיפים שאני אפילו לא מכיר אותם. משרד החינוך עושה התאמות שכר - - - אין בעיה, אני רוצה לדעת. הוא ענה לך, אני רק רוצה שתדע, אתה הולך להיות חבר כנסת הרבה שנים, נכון ?אתה רוצה להיות שר? לא בטוח. לא בקואליציה אתך. מה, לא הלכת אתי בירושלים ובצפת ובחיפה, הבוס שלך התחנן שנלך אתכם ביחד. לא הלכתי אתך לשום מקום.

תגיד בלי נדר. אנחנו נצטרך להסכים, לא אתם. אני רק שאלתי שאלה, לאן הולך הכסף. עכשיו הוא אמר לי ב-8014, אני רוצה לראות איפה התאמות שכר למורים אחרים. לגופו של עניין אני רוצה להגיד לך, אלה סעיפים שאני אפילו לא מתעניין בהם. למה אני לא מתעניין? הרי חשובה לי מערכת החינוך בכלל ומערכת החינוך החרדית

שאלתי שאלה מקצועית, אתה לקחת את זה - - - הוא ענה לך. אני מבקש לדעת, ב-8014, איפה התאמות שכר למורים אחרים? מאחורי הדף מצורפת רשימה של כל השינויים ברמת - - - תגיד לי מספר תוכנית.

תוכנית של החינוך המיוחד לדוגמה. ותוכנית 6401 תוכנית של החטיבה העליונה במשרד החינוך.

6302 או 6301, היסודי וחטיבות הביניים במשרד החינוך. ההתאמות חלות על כל תקציבי השכר במשרד החינוך,

יתרה ביחס לתחזית ומקומות שהיה בהם חוסר. במקום שהיה חוסר העברנו מהמקומות שהייתה בהם יתרה ולא מדובר בתקציבים ייחודיים למקומות מסוימים. שים לב, אדוני היושב-ראש, התשובה מספקת. תודה רבה, אני עובר להצבעה. פנייה לוועדה מספר 8013, מי בעד? סליחה, אני לא מדברת רק לפרוטוקול, אני ביקשתי שמשרד האוצר יתחייב לגבי התמיכות ולגבי הארגונים החברתיים, העודפים שמעבירים, תתחייבו שזה מגיע אליהם אחר כך. כן, אבל זה תלוי בנו, אנחנו צריכים לראות את זה. לא, לא, זה תלוי בהם שהכסף הזה לא ישמש לדברים אחרים. הבנתי, הכסף הזה שעובר בעודפים יועבר לאותו סעיף ולא תעבירו את זה למקום אחר? עודפים שמחויבים בתקנה מסוימת או בנושא מסוים יעברו בדרך כלל לנושא הזה - - - מה זה בדרך כלל? אני לא אוהבת את המילה בדרך כלל. לנושא הזה לא אמורה להיות שום בעיה עם העברת התקציבים שחויבו - - - אני לא מכיר דבר כזה. אני יודעת למה אני אומרת.

הכסף לבינוי פנימיות ביהודה ושומרון מסתדר במסגרת הפנייה הזאת? הסתדר בפנייה אחרת שלא הצריכה הגעה לוועדה.

הסתדר במסגרת הפנייה הזאת? לא בפנייה הזאת, בפנייה אחרת שלא מגיעה לאישור הוועדה. מה קורה עם הדיווח לקורונה, אנחנו מתנים את זה בהצבעה?

שלישיבה שתתקיים בנושא הזה של הסיוע אני דורש את כל מה שדרשת, שמשרד החינוך יביא לוועדה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזור לנקודה שדיברנו קודם ועצרנו בה.

יש בעיה שאותם מוסדות שעכשיו נכנסים לתהליך יחד אתנו, אחרי כל העבודה שעשינו כאן,

אדוני היושב-ראש, בשנתיים האחרונות, האם יש עניין להגביל אותם עד שיודיעו אם הם מצטרפים לאופק חדש או לא, כשהם עדיין לא יודעים מה המתווה? מה הבעיה להגיד להם - - - אני לא מציע - - - אין לנו בעיה להאריך את הזמן. אין לכם בעיה להאריך את הזמן? אני אשמח.

תודה רבה.

פנייה 8013, מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. הצבעה פנייה 8013 אושרה הפנייה אושרה. אני מצביע בנפרד על כל פנייה, מצביעים על פנייה 8014, מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו.

פנייה 8014 אושרה פנייה 8014 אושרה. מצביעים על 8015, מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. מי נגד. הצבעה פנייה 8015 אושרה פנייה 8015 אושרה. הפניות של משרד החינוך אושרו. אמר לי אתמול החשב הכללי, שהנושא הזה יתבצע אפילו שאנחנו נמצאים כבר בתאריך מאוחר. משום מה הם נהיו מאוד מסודרים, רק בשנה שעברה העבירו לנו פניות שעברו כבר בינואר. אני לא ביקשתי להביא את זה כל כך מאוחר אבל זה הגיע מאוחר - - - כשמעבירים פה פנייה, האוצר מחויב והוא לא אמור לעשות בעיות - - - רגע, אני שומע שהפניות שהעברנו, מעכבים אותן אצל החשב הכללי? כן, חלקן לא מבוצע, מחכים לאישור הוועדה. לא, אני מדבר על אלה שאושרו בוועדה. השבוע העברנו פניות,

לא נותנים להם להשתמש בכסף. משה, עברה פה הכשרה חלופית ומעכבים את

החשב הכללי. אנחנו הגשנו את זה

בסדר, אז אצל

לא מאשרים. הם מחויבים לאשר - - - אבל אנחנו העברנו את זה. זה נמצא, כבר עבר אישור ועדת הקצבות והכול.

אני מבקש תשובה, אני מבקש לקבל היום תשובה מה עושים עם הדבר הזה. עוברים לפנייה לוועדה 8017, רשויות מקומיות,

מסביר? הפנייה נועדה לתקצב סך של 34.5 מיליון שקלים עבור מענק ביטחוני לרשויות מקומיות ביהודה ושומרון, בהתאם להחלטת ממשלה מס' 659, מיום 22 בדצמבר 2020, שעניינם מענה להוצאות מיוחדות לשנת 2020 לרשויות מקומיות ביהודה ושומרון. מדובר על מענק לתוספות ליישובים ולרשויות

המענק מחולק על ידי משרד הפנים על פי קריטריונים ברורים של משרד הפנים, הרשויות צריכות להראות על מה הכסף יוצא ומה ההוצאות המיוחדות שיש להן.

(היו"ר ינון אזולאי, 11:00) יש רשימה. 23 יישובים.

מי בעד, מי נגד. הצבעה פנייה 8017 אושרה. פנייה 8017 אושרה בוועדה. אנחנו עוברים לפנייה 8008, מי מסביר את

הפנייה נועדה לצורך תגבור תקציב פעולות הממשלה בשטחים בסך 8 מיליון שקלים במזומן, התקצוב נעשה בהתאם להחלטת ממשלה 3742, מיום 15 באפריל 2018 בנושא סיוע ליישובים ורשויות באזור ים המלח להתמודדות עם נזקי הבולענים. התקצוב נועד לפיתוח מרחב ארץ המנזרים בהתאם להחלטת הממשלה. מדובר על תקציב לאתר שמנוהל על ידי רשות הטבע והגנים שנקרא קאסר אל-יהוד, אתר שלישי בחשיבותו לנצרות. לאתר מגיעים מאות אלפי עולי רגל בשנה רגילה - - - עכשיו אתה מבין למה גפני נתן לך לנהל את זה? כדי שהוא לא יעלה את זה להצבעה. התקציב נועד לפיתוח האתר, פיתוח אתרי דת.

מי בעד פנייה 8008, מי נגד, אפשר להצביע.

פנייה 8008 אושרה. עוברים לפנייה 8016. אני מבקשת אני מבקשת שתתחייבו שאתם מכנסים ועדות תמיכה ואתם מעלים את אחוזי המיצוי שלכם, זה פשוט הזוי, גם ככה חסרים לכם תקציבים לעמותות ולארגונים, אתם על 63% מיצוי כאשר אישרו לכם 100%. אם כבר אני נפגשת עם נציג משרד הרווחה, חסרים לך ארגונים כמו טיפול בנערות ונשים במצוקה,

בעלי מוגבלויות,

תקציבים שאישרו לכם. החשכ"ל והאוצר אומרים בצדק, העברנו להם את הכסף, שיכנסו ועדות תמיכה ויעבירו. 63% מיצוי במשרד הרווחה? באמת, אנחנו יודעים להתמודד מולם, מול חוסר מיצוי זה פשוט הזוי. אני מבקשת שתתחייבו, שתעשו את המאמץ, אנחנו העברנו כבר והתחייב פה משרד האוצר, שהם יאפשרו את כל העודפים ב-2021 להעביר אותם לעמותות ולארגונים החברתיים. אני מבקשת שתכנסו כמה שיותר מהר ועדות תמיכה כדי להעביר להם את הכספים האלה. 63% על הכול? כן, 63% מיצוי. תראה כמה ארגונים לא קיבלו את הכספים שלהם כי לא כינסו ועדות תמיכה. יש לכם שר מקסים ואתם עושים דברים מדהימים, עדיין זה לא הגיוני. אשמח לתגובה. (היו"ר משה גפני, 11:05) שנייה. אמר לי היועץ המשפטי, אנחנו אישרנו בתקציב ההמשכי את העודפים. בסדר, אני מדברת על ועדות תמיכה. שנייה, אני לוקח את הדברים שלך ברצינות. הוא אומר, שאישרנו את העודפים שאפשר להעביר 85% רק לסעיף הזה. לא יכול המשרד לבוא ולהגיד, היות ויש לי כסף של עודפים מארגוני הנוער, אני מעביר את זה - - - מצוין,

אין מציאות כזאת. אומר אייל, אייל, אתה רוצה להגיד משפט? הכנסת אישרה ביום שני, הייתה ההצעה הממשלתית לגבי תקציב המשכי, החלק המשלים היה תיקון בחוק יסודות התקציב,

לא בחלק של ההוצאה עד 85% מהעודפים, ביחס לאותה תוכנית.

במסגרת אותן מגבלות של המסגרת הכללית של התקציב ההמשכי, אבל באותה תוכנית, אחד לאחד. אגב, 15% זה 70 מיליון. בסדר, אבל אי אפשר להעביר את זה. מה שאפשר להעביר, מה ששאלת, זה רק לגבי אותו סעיף. ולכן השלמתי מול משרד הרווחה כדי לא להגיע בכלל למצב כזה,

ממשרד הרווחה שיתחייבו לפרוטוקול משרד הרווחה הם על 63% מיצוי, כאשר אישרו להם 100%,

והחשכ"ל אישרו להם 100%. ביקשתי את התחייבותם לפרוטוקול שהם לא יעכבו ועדות תמיכה והם יגיעו לאחוזי מיצוי מלאים. שתדעי, שאני רותח מזעם, יש דברים שסתם מעכבים. אני לא רוצה לפרוט פה את הדוגמאות. אני גם יכול להביא דוגמאות. ברשותך, דקה, אני רוצה לגבי הסעיף הקודם. אמרו לי שגבעת זאב הייתה בפנייה בשנה שעברה ועכשיו היא לא נמצאת ברשימה. היא נמצאת פה ב-870. ולמה הסכום הזה? הסכום נקבע על ידי משרד הפנים, אני יודע שהנציג נמצא בזום, אתם רוצים לשמוע איך נקבע הסכום,

תודה.

יש לי שאלה למשרד הרווחה, במשך יומיים אנחנו כבר בוועדה לזכויות הילד על התקנות של חוק הפיקוח והמצלמות, בגלל שאין לזה תקציב, בוועדה דנו כל הזמן איך אפשר לצמצם ולצמצם בשעות, במצלמות, כדי להניע את התקנות של חוק הפיקוח.

עם כל ההעברות האלה לא יכולתם להעביר גם לדברים שקשורים לזה, שיש לזה הוצאות חד פעמיות,

היה לפנות כסף להמשך למימוש התקנות? זאת הייתה שאלה. בוקר טוב, נתנאל אשרי, רפרנט רווחה במשרד האוצר, השאלה הופנתה ביחס לתקציב זרוע העבודה שהוא לא תחום האחריות שלי, אני יכול לבדוק ולחזור אליך. למה היא מופנית? השאלה נוגעת לסעיף 36 ולא לסעיף 23, זרוע העבודה, לא תחום האחריות שלי, אני יכול לצאת, להתקשר ולבדוק. אז תצא ותחזור עם תשובה. בוא נתקדם בינתיים לפנייה של משרד הרווחה. אתם צריכים לבוא לוועדה, כשעולה משרד מסוים, צריך לקחת בחשבון שישאלו על נושאים שונים. גפני, עד שנקבל תשובות, אולי אפשר לחכות עם ההצבעה. שתי תשובות.

כמו שאמר חברי, כל סיפור המצלמות זה בזרוע העבודה, כרגע מבחינה תקציבית אנחנו מחולקים: זרוע רווחה, זרוע עבודה. כל הפניות שנמצאות פה הן זרוע רווחה. לגבי השאלה בעניין התמיכות. כל מה שנמצא באופן תדיר בבסיס התקציב,

נושא תמיכות בנפגעי תקיפה מינית, בנושא ילדים עם מוגבלויות, כל התמיכות השנה בסופו של יום עברו בהתאם למה שהיה בשנה שעברה, עד 100% משנה שעברה, כולן עברו ועדות - - - זה לא נכון. אני אומר לך, כולן עברו ועדות תמיכות, בהתאם לשנה שעברה. אני חושב שמה שאת מדברת, ככל שאני מבין, את מדברת על התמיכה שקיבלנו ייעודית לקורונה לגבי ארגונים חברתיים.

לגבי ארגונים חברתיים, שם הקושי הביורוקרטי קצת יותר מסובך, כל הכסף עובר לשנה הבאה, עושים על זה הרבה מאוד עבודה יחד עם החשכ"ל, כדי שזה ייקרה. לשמחתנו הרבה, בגלל שזה תקציבי קורונה, אז זה חוצה שנים ומהבחינה הזאת אנחנו יכולים לעשות את זה גם בשנה הבאה ולכן אני מאמין, שכל התמיכות האלה בכל הארגונים האלה בסופו של יום יגיעו ליעדן. כשאת מדברת על הארגונים שנמצאים בתוך תקציב הרווחה באופן סדיר, כולם קיבלו מענה - - - אגב, טיפול בנערות ונשים במצוקה, נוער בסיכון, זה בתקציבי קורונה שלא העברת. אז אני אומר, לשמחתנו הגדולה, התקציב יכול לעבור גם בשנה הבאה. אז אני מבקשת התחייבות, שתעשו מאמץ להתגבר על הבעיות הביורוקרטיות

ולהעביר להם את זה בתחילת השנה, כמה שיותר מהר. ההתחייבות ניתנה לעשות כמה שיותר מאמץ כדי לסגור את זה, זאת המטרה. זאת התחייבות שלנו, זאת גם מטרה שלנו, אנחנו עושים ככל שביכולתנו כדי לגרום שזה ייקרה ואנחנו מאוד מקווים שזה ייקרה כמה שיותר מהר. אנחנו נעקוב. מי יכול לתת תשובה לחבר הכנסת אופיר כץ? אמרתי, לגבי כל סיפור המצלמות, זה נמצא בזרוע העבודה, אין לנו את הנציגים מזרוע עבודה - - - בסדר, אז אני מקווה שיבוא, זה הכול משרד הרווחה. אכן, זה משרד העבודה והרווחה. אין לי טענות, אני רוצה תשובה לפני שאנחנו מצביעים.

אתם רוצים לעבור על הפנייה ולאחר מכן אני אצא ואבדוק מה קורה?

בינתיים רק עוד שאלה, הוא מדבר על המצלמות, לגבי מעונות היום אנחנו כל הזמן צועקים שאתם עושים flat וההורים משלמים יותר, זה גם קשור לרווחה כי כל מי שמקבל סבסוד זה אלה של הרווחה ושם אנחנו יודעים שעדיין לא הסכמתם לבטל את ה-flat דווקא על מעונות היום וכל פעם יעשו מאמץ, גם השר אמר יעשה מאמץ, אנחנו יודעים שגם את הדירוג של מעונות היום לא כולם קיבלו, יש לכם תשובות לזה. עוד פעם, זה זרוע עבודה.

אני יודע להבדיל בין זרוע עבודה לרווחה, במעונות היום יש גם רווחה וגם עבודה.

הטבלאות מתכנסות על ידי זרוע עבודה. אז אתם לא קשורים אחד לשני? אתה לא מאגד את שניהם? לא אמרתי שזה לא קשור. כמו שאמרתי בפעם שעברה, אנחנו עשינו מאמץ מאוד גדול להקטין ככל שניתן את הפגיעה במשפחות החלשות, עשינו גם שינוי מסוים, לצערנו הרב לא יכולנו לתקן את זה ולהקפיא את זה לחלוטין, זה כמובן תלוי בתקציב, זה כמובן תלוי במציאות, ככל שאנחנו רוצים להקל על המשפחות, זה מה שעשינו וזה מה שנעשה בעתיד. בקיצור, להקל עליהם, לא הקלו עליהם. היה שינוי - - - אני מכיר את השינוי, עשו אותו לכולם, במקום ללכת רק על אלה של הסבסוד הגבוה. מתי תהיה תשובה על השאלות של זרוע העבודה? אני יכול לצאת ולבדוק. אז לצאת ולבדוק כי אני לא אצביע על זה עד שלא נקבל את התשובות.

בבקשה, תגיד על הפנייה. הפנייה נועדה לבצע התאמות ושינויים בתקציב משרד הרווחה לשנת 2020. מדובר על פנייה סופית שמתאימה תקציב לביצוע. במהלך השנה היו הרבה מאוד שינויים לאור התקציב ההמשכי, אתגר מאוד לא פשוט ובסופו של יום אנחנו גורמים לכך שאנחנו מתאימים את התקציב לביצוע בסוף שנה. ההתאמות הן בסך 0,

אין שינוי בגג המשרד, מדובר על התאמות פנימיות וזה בעצם מטרת הפנייה. יש שאלות על הפנייה? מה סך כל ההעברות פה? כל הפניות הן בסך 0. מדובר על פנייה פנימית בתוך תקציב משרד הרווחה. מדובר על עשרות העברות של כל התקנות והתאמה של תקציב ביצוע למציאות בשטח. מדובר על תזוזות של מיליונים רבים אבל בין התקנות, בהתאם לתקציב - - - בין התקנות, מה סך הכול של ההעברות? סך כל ההעברות הוא 0, במינוס ופלוס 0, ההעברות הן בסך 0 בין תקנות. כל שנה אנחנו מתאימים את התקציב לביצוע בסוף, נגיע למצב שבו אנחנו מכסים את כל הגירעונות שלנו לצורך העניין ואת ההתאמות שלנו בתקנות אחרות. משרד הרווחה, ככל שהוא מתחיל את השנה, יש אלפי תנועות או אפילו מיליוני תנועות, מדובר על אספקת שירותים לאוכלוסייה מוגבלת בסיכון, מדובר על מיליוני תנועות כאשר אתה לא יכול מראש לחזות בשום מקרה את התחזית ב-100%, אתה מבצע רק במהלך השנה וגם בסוף השנה התאמות של התקציב לביצוע בהתאם למציאות בשטח. מה שאני מבקש, תזדרזו לתת תשובות לשאלות שהועלו כאן לזרוע העבודה. בינתיים, לפני שאני מצביע על משרד הרווחה,

לתחבורה, פיתוח, פנייה לוועדה מס' 8018, עמוד 13 בחוברת. הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בין תוכניות בסעיף 79, סעיף הפיתוח של משרד התחבורה, בהתאם לקצב הביצוע בפועל. את הפירוט ניתן למצוא בדברי ההסבר. שאלות?

מי בעד אישור הפנייה 8010, ירים את ידו. הצבעה פנייה 8010 אושרה הפנייה אושרה. מה עם גשר המעלית של בני ברק? דיברתי עם ראש עיריית בני ברק - הם מסרבים לעשות את זה

אם אתם תכפו עלינו שאנחנו נחזיק את זה, לא מקובל דבר כזה. איפה מקובל שהעירייה היא זאת שמחזיקה את הגשר שנמצא ברכבת? תן לי דוגמה של איזשהו מקום בארץ. הטענה הזאת היא טענה שקצת קשה להתמודד אתה, אתה היית שר התחבורה, מה אני אגיד על העניין הזה, שהוא חייב לעשות את זה? הציפייה היא שהרכבת תחזיק? הוא אומר, מה פתאום משרד התחבורה ברח מזה? יש לו דוגמאות אחרות שמשרד התחבורה מחזיק?

אני לא מכיר דבר כזה שרשות מקומית היא זאת שמחזיקה את הרכבת. אני כן מכיר, היא לא מחזיקה את הרכבת.

הבעיה היא שהגשר הזה הוא לא בתחום הרכבת. אם הוא היה בתחום התחנה, בטח שהרכבת מחזיקה אותו, זה כמו שהרכבת מחזיקה את המדרגות הנעות שיורדות למטה בתחנת נבון. הבעיה היא שהגשר הזה הוא לא בתחום הרכבת,

לא יהיה מנוס מלעשות ישיבה, לא ישיבה של הוועדה אבל ישיבה לקרוא את שני ראשי הערים ואת משרד התחבורה ולנסות להגיע לפתרון. אני לא רואה דרך אחרת. בסוף כמו בחלם, יקימו חברה ממשלתית שתתחזק את הגשר, ויבנו בית חולים מתחת לגשר. צריך לעשות ישיבה על זה, השאלה מי אחראי על הגשר הזה? זה דבר שהוא לא לעניין, איך מנהלים ככה מדינה? מישהו צריך לקבל החלטה על הדבר הזה. הטענה שצריך שם מעבר של אנשים, זה ברור לחלוטין. אנחנו עוברים לפנייה מספר 8019

פנייה על סך 3,250 אלפי

מה זה תחום הפוריות? מי מקבל את הכסף הזה? מי עוסק בפוריות במשרד הדתות? חזי כהן, המשרד לשירותי דת, יש תמיכה שאנחנו נותנים לעמותות שבעצם עוסקות בכל התמיכה בפן ההלכתי לנשים שעוברות טיפולי פוריות, כדי שלא יהיו לנו בעיות הלכתיות - - - אני הייתי עם חלק מהארגונים האלה, הייתי אתם בבתי החולים, עם מנהלי בתי חולים, הם עושים מלאכת קודש,

אנשים שאין להם ילדים. תסבירו לי רק איך חילקתם את הכסף הזה? לפי מבחנתי תמיכה. שיניתם את מבחני התמיכה לאחרונה? אני רק רוצה שתדעו, אומנם אני עולה חדש, הגעתי לא מכבר למדינת ישראל, מה זה מבחני תמיכה, זה הותאם למישהו? איך קורה שארגון אחד מקבל פי שישה מאשר מקבל ארגון אחר? תסבירו לי. אגב, הם משרד לשירותי דת באפס אחוז מיצוי בהעברה לארגונים חברתיים. למה? לא הועבר, כנראה לא כינסו ועדות תמיכה,

אולי אתה תוכל להסביר. אני אבקש תשובה לשאלה שלך, אבל קודם כל אני מבקש לדעת איך החלוקה הזאת?

אני לא היחידה המקצועית אבל יש מבחני תמיכה - - - אז תביא את היחידה המקצועית,

מה זה אומר? אני רוצה לדעת, הרי זה יצא מתוך הפנייה הכוללת של משרד הדתות.

רציתי שהחברים יידעו איך זה מחולק, למה זה מקבל יותר וזה מקבל פחות?

אחד מקבל יותר ב-100 שקלים, אני מבין, בסדר. אבל אחד מקבל יותר והשני מקבל פחות והפערים של 400%-500%-600%? ואתה אומר לי קריטריונים? רגע, ברשותך, אנסה לעשות סדר. תעשה סדר ואז אשאל מה נשתנה.

אדוני יושב-הראש, אתה יכול לשאול מה נשתנה אבל זה לא בדיוק כמו שאתה יודע - - - אני לא יודע כלום, אני עולה חדש. אתה כן יודע, ליבה לא למדת, יש כמה דברים שאתה כן יודע. איך אתה יודע? כיוון שגם אתה וגם חבר הכנסת לשעבר והשר וקנין, עבדך הנאמן, היו מעורבים בשנה שעברה במאבק איתנים מול משרד המשפטים שדרש הרי בסופו של דבר מבחן התמיכה הוא פר פעולות,

הגופים הנתמכים מבצעים פעולות ובמסגרת הדיווח שלהם מגישים דוחות ביצוע של פעולות שונות בתחומים שונים. משרד המשפטים, בצורה שערורייתית אתה ואני נלחמנו בכל כוחנו נגד זה אבל יש ביטוי שאורי אריאל פעם תבע, נלחמנו כמו אריות, נפלנו כמו זבובים משרד המשפטים דרש לתקן את מבחני התמיכה והוציא את הפרוצדורות הרפואיות מתוך המבחנים הללו, מה שגרם לזה, שגוף שמתמכה בפרוצדורות רפואיות ועושה אותן ואמור גם לשיטתך וגם לשיטתי להיות מתוקצב, לא מתוקצב. כל גוף הגיש את מה שהוא עשה, הוא עשה כנסים, הוא נתן ייעוץ לזוגות, הוא העסיק מפקחים, הוא ענה לטלפונים, הוא עשה פרוצדורות רפואיות, וזה יצר כמובן את העיוות שאתה מדבר עליו. מה שאני רוצה להציע, הרי בסופו של דבר, היום זה לא הדקה ה-90, זה כבר אחרי,

אני חושב שהדבר הנכון הוא להיכנס מיד ולראות איך פונים את הדבר. צריך להבין, הרציונל של התקנה הזה בא ואומר, יש שירותים שמשרד הבריאות מספק אותם לכלל אזרחי ישראל אבל יש ציבור, בעיקר ציבור דתי, שיש לו בעניינים האלה שהם מאוד רגישים, צרכים אחרים שלא נענים היום במסגרת סל הבריאות. זה הרי לא ההפריות עצמן אלא כל המסביב מאוד מורכב, דברים שצנעת הפרט יפה להם, כבוד אלוקים הסתר דבר, אבל יש צורך נוסף שעליו נועדו המבחנים לענות. אדוני היושב-ראש, מה שאני רוצה להציע ואתה יכול להוביל את זה, להיכנס כאן לעבודת מטה רצינית שתאפיין את הצורך האמיתי, יכול להיות שהרבה שנים הוא לא תוקף ועם כל הכבוד,

שמשרד המשפטים יקבע מה צריך ומה לא צריך ומה מכוסה ומה לא מכוסה, ומה אנשים יראי שמיים שנתקלים בבעיות בתחום הפוריות צריכים או לא צריכים לקבל. בעיניי זה לא לעניין שזה מתנהל במסדרונות האלה, זה קשור לסוגיה הכללית שלנו. אני חושב שמשרד הדתות צריך להתחייב לנו כאן, שהעניין הזה חייב להיכנס לליבון רציני אמיתי. כמו שהיושב ראש פתח את הדיון, זה קריטי. אני מציע, שתקום איזה ועדה מקצועית שתיכנס לעובי הקורה ותלמד את העניין. לא יכול להיות מצב, שהקריטריונים יקבעו תלאי על תלאי כי היה משהו, בא חנן ארבליך, הרים דגל משפטי בעייתי ועשה מה שעשה. רגע, ואולי מה שהוא עשה לא מתאים למציאות? הוא באמת הוא לא עונה לצרכים? הרי בסוף הגופים שנתמכים, זה גם צריך להבין, אנחנו רק תומכים בהם. הגופים שנתמכים, זה כמו שוק חופשי, הם פועלים בתחומים שבהם יש ביקוש. יש ביקוש בתחומים שבהם צריך, אז צריך לראות שמבחני התמיכה עונים לצורך האמיתי שקיים בציבור ושהגופים המקצועיים האלה, שזאת התמחותם, עושים עבודה. אני חושב שוועדה כזאת תוכל, יחד עם הגופים האלה, לראות מה הצורך האמיתי. מי צריך לתת תשובה על ועדה כזאת? עם מי אנחנו מתעסקים שם.

עם מי,

אולי חבר הכנסת ינון אזולאי, יכול לדבר עם כבוד השר. אל תערב אותו, אתה רוצה להדיח אותו? לא,

שיעזור - - - התנהגות מתחת לכל ביקורת,

אני רוצה להגיד לחברי הוועדה, אלה שלא מצויים בעניין הזה. יש צורך חיוני, חברתי, אני עד לזה, אני ראיתי את זה, הזמינו אותי כמה פעמים, הייתי בשיבא, הייתי בכמה בתי חולים, יש צורך חיוני מהמדרגה הראשונה. זה כסף קואליציוני בעצם והמדינה לא מממנת את זה. זה לא שבאים ואומרים, אנחנו נותנים כסף כדי לדאוג לאנשים, למשפחות, לזוגות, שמתקשים בלידת ילד. ויש גם בעיות הלכתיות בנושא הזה. מקציבים כסף לנושא. בא משרד הדתות, בלי לדבר עם הגופים עצמם, בלי להגיד כלום, עשה קריטריונים ששינו בפערים עצומים את הסכומים שאלה מקבלים ואת הסכומים שאלה מקבלים. אבל הבעיה הקשה היא לא התוצאה, כי על התוצאה יגידו לך, אסור לך להתערב משפטית.

שהקריטריונים גובשו בלי כל מבחן אמיתי, כי המשפטנים החליטו. בסדר, אמרתי.

שתקום ועדה מקצועית שתעמוד עם הגופים האלה, שזה לא יחזור על עצמו. אני רוצה לדעת אם כן או לא. אני שומע את מה שאומרים חברי הוועדה המכובדים, כמובן שאעלה את זה בפני - - - בסדר, אז תן לנו תשובה על זה לפני שאנחנו מצביעים. תרים טלפון למנכ"ל - - - תגיד לי, אתה עובד משרד הדתות? עד עכשיו עבדת במשרד התחבורה. אני עובד אצל עם ישראל, בעיקר עוזר בציבור החרדי.

יש לכם מזל אחד, שהפרטנר שלכם זה ינון ואני. לא הבנתי. אתה לא צריך להבין הכול. יש משהו שהוא שלי? עם ישראל שלך.

אני של עם ישראל, חייל, משרת, וגם אתה. אני רוצה תשובה, האם זה מה שהולך לקרות? כבוד הרב, אנחנו גם רוצים תשובה, אם אפשר, מדוע בשנה שעברה חילקתם יותר מ-13 מיליון תמיכות, השנה לא חילקתם כלום, אפס. אז אני מסביר שוב, הייתה ועדת כספים על כל הכספים של התמיכות, ב-29 לחודש, וב-30 רק הסתיים כל הנושא הזה של - - - שלשום היה בוועדה העברות, ועכשיו הם מעבירים להם את הכסף. מתי אתה מעביר? הם מוציאים הרשאות היום. היום אתה מעביר את כל התמיכות?

אין לי ברירה. יש ברירה, זה יכול להישאר בעודפים ולעבור.

אתה הולך לחלק היום - - - מה שאני יכול במסגרת לוחות הזמנים - - - שזה כמה? כל הכסף שהעבירו לי. מה זה כל הכסף? יש לך בעיה,

אתה מחייב את כל ה-100% או שעושים לך בעיות עם זה? יש הוראות החשב הכללי. החשב הכללי מעכב שם העברות. רבותיי תראו, אני מבקש תשובות לגבי השאלה הזאת, הילה, אני מבקש תשובות לגבי הנושא של התמיכות, אני מבקש תמיכות לגבי הנושא שהעלה פה חבר הכנסת בצלאל

אני לא אוהב את זה אבל אני רוצה לדעת תשובה, שיגידו בדיוק מה הולכים לעשות. אני מבקש תשובות לגבי השאלה של אופיר כץ. לפני זה גם אוסיף, השאלה שקודם שאלתי, איפה היה מוטי אלישע, שהתחייב בפני הוועדה, שעד סוף דצמבר כל הילדים במעונות יהיו מדורגים, ההורים יקבלו את ההודעה על דרגה, נכון לאתמול אין לכולם דירוג. חבר הכנסת גפני, דבר ראשון, כמו שהבהרתי לחבר הכנסת כץ, מדובר בשני תקציבים נפרדים לחלוטין. אפשר עדיין להעביר להם.

אפשר להעביר הכול, אפשר להעביר לכל משרד ומשרד, הכול בסדר.

שוחחנו עם משרד האוצר לגבי המצלמות, הם אמרו שהתקציב לא רלוונטי לגבי 2020 מכיוון שזה לא הגיע לידי בשלות, הם מנהלים על זה דיונים, ככל שיצטרכו - - - זה הגיע לבשלות, יוצאים כבר למכרזים. הם אמרו שמבחינה כספית אי אפשר היה להעביר כספים ל-2020 מכיוון שזה לא היה מנוצל. הם ממשיכים לנהל על זה דיונים. הם אמרו שיש על זה שיחות, הם חושבים שזה יתגבש בשנה הבאה ובהתאם לזה יתקצבו את התקנות אבל אין רלוונטיות ל-2020. אני מבקש גם תשובה, מוטי אלישע, התחייב פה שעד סוף דצמבר יהיה. אנחנו נמצאים היום ב-31 בדצמבר. אתם כל הזמן שואלים אותי שאלות על התחייבויות בזרוע עבודה, אני לא בקיא בכל ההתחייבויות בזרוע העבודה. אתם משרד אחד, עוד מעט תגיד לי - - - אתה יודע מה, לא קרה כלום,

אם אתה לא יודע לתת לנו תשובות,

בסדר, אני עושה הפסקה עשר דקות. רגע, יש לי הצעות לסדר. הפסקה עשר דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 11:25 ונתחדשה בשעה 11:35.) אני מחדש את הישיבה, אני מקבל תשובה קודם כל לגבי משרד הרווחה. שוחחנו עם מוטי אלישע, בהמשך נקבל תשובה מסודרת לגבי השינוי בתקנות, היה פה איזה דין ודברים,

לא הובטח, הם אמרו שהם ימשיכו לדבר ביניהם. בסדר גמור, אני מודע ואנחנו נקיים את השיח הזה. אוקי. מספר פנייה לוועדה 8016, משרד הרווחה, מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. הצבעה פנייה מספר 8016 אושרה. פנייה מס' 8016 אושרה. לגבי הנושא האחרון שעל סדר היום, הנושא הזה של משרד הדתות, בבקשה. דיברתי עם המנכ"ל, לבקשתך. עם מי דיברת? עם המנכ"ל. מי זה המנכ"ל? כרגע, עודד פלוס. לפי בקשת הוועדה, אנחנו מוכנים להקים ועדה מקצועית שתבחן את הצרכים, יחד עם הגורמים המבצעים, ונראה איך אנחנו מבצעים את הדברים בצורה שתיתן מענה נכון יותר לצרכים. מספר פנייה לוועדה 8019, מי בעד אישור הפנייה ירים את ידו.

שאלה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדעת, האם התקציב שאמור לעבור להנגשת מערת המכפלה - - - עבר שלשום. עבר,

את ביקשת וביצעתי.

מה שאת מבקשת פה בוועדה, מתבצע בסוף.

אדוני היושב-ראש. מספר פנייה לוועדה 8019, מי בעד אישור הפנייה, ירים את ידו. הצבעה פנייה מס' 8019 אושרה. הפנייה אושרה, אני מגיש עליה רביזיה, תודה רבה, הישיבה נעולה. סליחה, אני חוזר בי, חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה. קודם כל, אני מצטרף לקטי, להעברה לגבי מערכת המכפלה - - - מה את מצטרף? כבר העברנו את זה. בסדר, אני רוצה לפרגן לקטי. רבותיי, הבטחתי, וזה

על פי הבקשה שלך ובצדק, לא לעכב את העניין של ההעברות. ביקשו הצעות לסדר, אופיר, אני מבקש לכבד, פינדרוס, אני מבקש לא להפריע לו. שוב, להגיד תודה ויישר כוח גדול לחברת הכנסת קטי שטרית, שהנושא של מערת המכפלה, היא דוחפת אותו, יישר כוח גדול,

אני מצטרף למה

אדוני היושב-ראש, לגבי המאפייה, גם אני נדהמתי לקבל את המכתב, שלמרות שמשרד הביטחון אמר שהם יחכו חודש ופתאום אנחנו רואים שהם ממשיכים, זאת באמת התנהגות לא ראויה ולא מכובדת. במהלך היום יש לנו פגישה משותפת בעניין עם המנכ"לים הרלוונטיים. אתה וינון? כן.

אם אוכל. זה כל חברי ועדת הכספים היו אז זה בסדר גמור,

אנחנו סומכים את ידינו שהם יעשו את העבודה. מתי נוכל לדעת כמה תמיכות אתה מעביר היום? אנחנו נחלק את כל התמיכות שיאפשרו לנו על ידי החשב הכללי. יש עוד דבר, חוץ מההעברות האלה שהם צריכים להעביר ואני אתך לגמרי, יש דברים שמתעכבים על ידי החשב הכללי, לא האיש, החשב הכללי, אלא משרד החשב הכללי. אני מבקש, אם אתה יכול לדווח לנו, גם לחברי הוועדה, מה לא מתבצע. אנחנו אישרנו את זה, למה זה לא מתבצע?

אבל תעדכנו אותנו. בסדר. אופיר, בבקשה. פנו אליי מתאגידי כוח אדם, ענף הבנייה, הם ראו את השינוי שכביכול עשינו, אני רק לא יודע איפה זה תקוע לגבי המס על העובדים בחקלאות, הם טוענים שזה משהו כמו 15% וגם הם רוצים שנבחן את האפשרות להוריד להם. הם אומרים, שאם לא נוריד להם, בגלל מצוקת העובדים, זה יכול להביא להעלאת מחירים. הייתי שמח לשמוע את עמדת האוצר, לעשות דיון על זה, האם באמת להשאיר את זה על 15% זה יכול להביא לעליית מחירים בענף הבנייה? שנינו נצטרך לדבר עם שר האוצר. זה בידיים שלו, אנחנו לא יכולים

לשמוע האם זה באמת עלול לייקר את מחירי הדיור, זה מה שאני רוצה לדעת. בסדר גמור.

בצלאל, בבקשה. אני אשמח להתעדכן, מה נסגר עם נושא הארנונה, ניתוק הפטור מארנונה ממענקי - - - אמרנו שזה יבוא כשיביאו את החוק הנוסף של המענקים. השר הסכים, אני חושב. מי שנניח פתח השנה, הוא לא מקבל מענקים, הוא לא אמור לשלם ארנונה. מי שהממשלה סגרה, בצו, מתי זה מגיע, באיזה יום? אחרי שהממשלה תעביר את זה, זה אני כבר לא יודע לענות. יש בעיה במדינה, זה היה צריך להיות אצלנו בדיון, להיות כבר בעצם אחרי הדיון. המציאות היא, שהממשלה אישרה, ועדת שרים אישרה, זה היה צריך לעבור מהממשלה למליאת הכנסת ואלינו. בינתיים, התהליך נעצר באמצע בגלל שלא הסתדרו עם כחול לבן, זה המצב כרגע. אבל העלינו את העניין הזה פה כששר האוצר היה - - - היום יותר קל להם להסתדר, נשארו רק שניים. אין יכולת לעקוף את זה?

אם יש לך רוב בכנסת, תביא את זה למליאה בלי הסכמת ממשלה. אני לא יודע.

שאנשים נמצאים במצוקה קשה מאוד מאוד, סגר שלישי,

זה כבר חודש חדש, חודש חדש תשלום ארנונה חדשה, מסים חדשים - - - אנחנו נמצאים ביום

נראה, אם עד תחילת השבוע לא יהיה פתרון, השר היה מאוד חיובי בעניין הזה, להפך, הוא אמר, המקום שצריך להעביר את זה, וזה נכון, זה בנושא של מענקי הסיוע, והעסקים החדשים הם חלק מהעניין הזה. אם נראה שזה לא מתקדם, נראה מה לעשות. אבל אם זה כן מתקדם כפי שצריך להיות, גם בגלל הסיוע, זה המקום לעשות את זה, אחרת זה תהליך. אני מקווה שזה מה שייקרה. ינון אומר, שבכחול לבן אפשר היום יותר להסתדר. יותר קל. אדוני היושב-ראש, אם אפשר לבקש משר הפנים, בהינתן שיש הסכמה בכנסת ויש הסכמה של משרד האוצר, להוציא הנחיה לרשויות המקומיות, שלא להוציא דרישות עכשיו לשנה הבאה לעסקים היום אנחנו ב-31 למניינם ושתוך כמה ימים העניין יוסדר בחקיקה. הרי מה קורה, הם מקבלים עכשיו שוברים לתשלום. אחר כך לך תחזיר להם, לך תייצר החזרים.

עוד מישהו כי אני רוצה לנעול את הישיבה. לפני שאתה נועל את הישיבה, אני רוצה להודות לך, אדוני יושב-הראש, סוף שנה אזרחית זה תמיד ימים לחוצים מאוד, מתוחים מאוד, אגב, זה קצת הזוי שזה עובד ככה, הרי כולם יודעים שסוף שנה מגיע, ואיכשהו תמיד הכול מתכנס לשלושה-ארבעה ימים האחרונים, ועדת כספים והחשכ"ל, אנחנו כולנו מפרפרים פה איזה ארבעה ימים, כל היום בין החשכ"ל והסגנים השונים שלו, יש לך צוות יוצא מן הכלל ושיתוף הפעולה בינינו היה באמת נהדר לטובת העניין, ללא הבדלי גישות, אז אני רוצה להגיד לך תודה על המקצועיות, האחריות והחריצות, אתה לא צריך מצעירים וקטנים כמוני ובכל זאת, אני נפעם כל פעם מחדש, שנה חמישית ברציפות שאני לידך ברגעים האלה, כל הכבוד, עם ישראל התברך בך, בתפקידך, מקווה מאוד שתישאר בו שנים רבות. מצטרפים לברכות. אני מודה לך.

לחברי הוועדה, אני מקווה שנעלה על דרך המלך בגלל שהמדינה במצב קשה,

בלי תקציב, מתחילים את השנה השנייה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:48.